בוקר בנגב בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות.

בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות. מהותה של הבקשה היא השקעה בחברת מדרשת שדה בוקר שבנגב. מדובר על חברה ממשלתית בבעלות משותפת עם יד בן-גוריון עמותה

מקווה ישראל, למשל, וגם אחרים מבקשים. מקווה ישראל גם יגיע. למה הוא לא מגיע? אני רוצה לאשר את כולם. במקווה ישראל יש יחידות דיור? נבנו יחידות דיור בהרחבה? לא יודע. היסטורית, כן. היום לא. התקיימו הרבה דיונים אצלי בנושא. עכשיו יש את מדרשת שדה בוקר. אתה מבקש שנאשר את זה לפי סעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות. כמה כסף זה? מדובר על 34 מיליון ש"ח. אדוני היושב- ראש,

בקדנציה האחרונה התקיימו מספר דיונים בסוגית מדרשת שדה בוקר בוועדת החינוך. יש שם קהל שבוי, מה שנקרא. המדרשה הייתה בקשיים. אני מבין את הרגישות למדרשת שדה בוקר,

כולנו צריכים להיות רגישים לסמלים ולמורשת. יש שם בעיה אמיתית. נדרשנו לאלץ את המועצה האזורית להקים תיכון משלה. ההורים שם נדרשו לשלם סכומי עתק. בסכומי העתק האלה מימנו את הפיתוח של אותה שכונה שנבנתה, ועוד הרבה דברים. התפקוד היום-יומי של מדרשת שדה בוקר שונה ממה שאנחנו זוכרים - היא צוברת גירעונות, יש בעיה קשה עם בעלי הקרקעות, בעיה משפטית סבוכה. אם כבר הסכימו על תכנית הבראה, צריך לעזור ולסייע. הפלטפורמה של הדיון היום היא לא לראות אם זה מוצדק בכלל, זה לא מה שהאוצר ורשות החברות רוצים. כשליחי ציבור אנחנו צריכים לבדוק מה נעשה כאן,

40 מיליון ₪ לא הולך ברגל. אנחנו מתמודדים ביום-יום עם מצוקה קשה בחינוך המיוחד. בארבע השנים האחרונות אני מוצא את עצמי מטפל כל קיץ בבנות הספרדיות שלא שובצו. השנה זכיתי לא לטפל בזה, לא היו הרבה בעיות. השנה מצאתי את עצמי מטפל בשיבוץ/אי-שיבוץ, שעות/לא שעות של ילדי החינוך המיוחד, של ילדים אוטיסטים ושל ילדים אלרגניים. עד לרגע זה אני מתמודד עם עשרות פניות על קיצוצי שעות, על קושי. לא דיברנו עדיין על המוכש"ר, על החינוך המיוחד במוכש"ר שמופלה לא על פי דין. משרד החינוך עובר על החוק במשך שנים. כשהעברתי את הרפורמה בחינוך המיוחד, התנאי היה שהאפליה הזאת תיפסק. עכשיו אומרים לך "כן, זה בתקציב 2020". הנה אני אומר לכם, אנחנו לא צריכים להעביר למשרד החינוך שום דרישה עד שיימצאו המקורות. 2020 לא מעניין אותי. אנחנו מכירים שומנים במשרד החינוך, תקציבים או עודפים לסקטורים כאלה ואחרים. כשרוצים לקצץ, מקצצים, יודעים איפה לקצץ. אנחנו יודעים איפה תקציבים לא מומשו. אומרים לנו שבמשרד האוצר עובדים בקנאות, שסכומים שהם בבסיס לא יכולים לקבל שיפוי או תמיכה מסכומים שהם לא בבסיס. לפתרון המשבר התקציבי בחינוך המיוחד הסכים משרד האוצר להעביר את אותם 160 מיליון ₪ מתקציבים שהם לא בבסיס לטובת תקציב שבבסיס. כשרוצים אפשר. אני מוכן להעביר את שדה בוקר עכשיו,

שיימצא המימון לחינוך המיוחד שהמשרד צריך לעשות על פי דין. אני אומר לכם, אם החינוך החרדי לא היה החצר האחורית של משרד החינוך, אם הילדים בחינוך המיוחד - - זה לא רק חרדים. חברת הכנסת עומר ינקלביץ' צודקת, 99% חרדים, אחוז אחד לא חרדים. אם המשוואה הייתה הפוכה: 10% חרדים, 90% לא חרדים, הבעיה הזאת הייתה נפתרת. מה אתה מציע לעשות? אני מציע לא לדון, אני מציע לזרוק את משרד החינוך ואת משרד האוצר מהמדרגות של ועדת הכספים, לא לטפל בבעיות.

התקבלה - העברות של החינוך ושל האוצר לא נמצאות על סדר היום עד לרגע זה, או נמצאות וזה לא משנה. דיברתי עם השר אתמול על החינוך המיוחד, דיברתי איתו על הנושא של גני הילדים. באחת העברות של משרד החינוך יש העברה של 41 מיליון שקל למוכש"ר. זה כסף שמתעכב. צריך להסתכל בעיניים פקוחות על הבעיות עם סדרי העדיפויות. אני לא מביא את זה אפילו שיש שם כסף למוכש"ר, תיקחו את זה רק בחשבון. לא מדובר פה רק בחרדים.

אני מדברת על ויצו ועל אפשטיין. קחו לדוגמה את על"ה שנחשב כמגזר חרדי. שליש ממנו הם אזרחים חרדיים, כל השאר הם כלליים.

כי אין להם לאן ללכת, כי אין תקציב, כי אין לאן לשלוח. על החינוך של המוכש"ר הבלתי פורמאלי דיברתי,

היא לא מצורפת לחומר. גם ליועצת המשפטית של ועדת הכספים אין את החומר. ועדת הכספים היא לא חותמת גומי. היא כמו דירקטוריון. אני לא ארפה בנושא הזה, הרב גפני. לא יעלה על הדעת שאנחנו מאשרים

המדינה משקיעה תקציב במדרשה,

כשמצד שני המדרשה אמורה לעמוד בתכנית התייעלות. מה עיקריה? בהסכם היא מתחייבת לא לדרוש עוד תקציבים. ההסכם הוא לחמש שנים. לאחר חמש שנים היא אמורה להגיע לאיזון תקציבי. עיקר ההסכם הוא הפחתות בהוצאות, פרישת עובדים, הגדלת הכנסות, כניסה לעוד תחומים. הוחלף שם מנכ"ל?

אני ארבע שנים במדרשת שדה בוקר כמנהל בית ספר שדה. לפני שלושה חודשים מוניתי כמנכ"ל. קודם לא היה סיכוי להגיע להסכם. מדרשת שדה בוקר - חשוב מאוד. אתמול ביקרתי בבית ספר שמעיה בבני ברק. מתוך כיתה של עשרה ילדים, שבעה מגיעים מפתח תקווה, מרעננה. היו שם שני ילדים חרדים בלבד.

למוכר שאינו רשמי. סדרי העדיפויות של משרד החינוך חייבים להשתנות באופן חד משמעי. אני לא אצביע לשדה בוקר אם אנחנו לא מסיימים היום את הסאגה של המוכר שאינו רשמי, זאת שערורייה. ועדת הכספים חייבת להגיד הצהרה באופן חד משמעי, לא לגמגם. אני הייתי שם, אני ראיתי שם ילדים עם מכשירים, ילדים במצב מאוד מאוד קשה. הגננות שם מקבלות 70% שכר לעומת גננת אחרת מעבר לכביש, בגבעת שמואל. גן מצויד בגבעת שמואל לעומת גן שמעיה שלא מצויד.

כי הם לא באופק חדש. משרד החינוך, תפנימו, אנחנו התחננו בפני המוכר הלא רשמי להצטרף לרפורמת אופק חדש בזמנו. עכשיו כשכולם בשלים, חייבים להוציא את זה במיידית. כל החלטה שתתקבל פה מקובלת עלי. אנחנו יכולים לשתק את המדינה. אני מזדהה עם כל מילה שאמרת, אני מכיר את הבעיות של שמעיה ושל המוכר שאינו רשמי בכלל. כולם מודים בזה שילדים מופלים לרעה, אומרים את זה בכל מקום ובכל פינה אפשרית. בפני עומדות שתי ברירות: ברירה אחת, לעצור את משרד החינוך ואת משרד האוצר שהם האשמים בעניין הזה. אני יכול להגיד בוודאות איך משרד האוצר אשם באופן דרמטי, בלי חוכמות בעניין הזה. תאמיני לי, אני לא יודע אם היה יושב-ראש ועדת כספים מאז קום המדינה שהיה במערכת יחסים עם אגף התקציבים אחרי מה שקרה פה הרבה מאוד פעמים, בין היתר על הדברים שלך. אמרתי שאני לא מביא את העברות האלו. דיבר איתי אתמול השר. כאב לי הלב כשהוא דיבר איתי. הוא אמר: "אני לא יכול לתפעל את המשרד". אמרתי לו שאני לא יכול להביא את זה, כי כל החברים אמרו על החינוך המיוחד. בפניי עומדת ברירה של לבוא ולעצור את הכל - לא תחבורה, לא ביטחון פנים, לא שדה בוקר. אפשר לעשות את הדברים, להגיד שהכל נעצר, אבל את אף אחד במשרד האוצר, באגף תקציבים זה לא יעניין. מבחינתם שכמה שפחות כסף ייצא לשירותים של האזרחים. השאלה אם אנחנו לא יכולים לעשות את ההבחנה הזאת. זה גם לא יפה כלפיי, כי בסוף יוצא כאילו אני נגד החינוך המיוחד. אני עומד בחזית, אני כל הזמן עומד בחזית. בגלל זה לא לאשר את שדה בוקר? בגלל זה לא לאשר פתיחת תחנות משטרה במשרד לביטחון פנים שאנחנו תיכף נביא? יש פה פקידים שיודעים לעשות את העבודה. זה לא משרד האוצר שמבקש את העברות?

זה יעניין אותו כשנגיע לנושאים שכן מעניינים אותו, כמו שיפוצים של משרדי מס הכנסה. קטי, את מכירה את המערכות. זה יגיע כשהם יבקשו את הקיצוץ הרוחבי ואנחנו לא ניתן להם.

פה ברגשות מאוד מעורבים. אני אומנם רק שלושה חודשים בתפקיד, אבל אני ארבע שנים במדרשת שדה בוקר כמנהל בית ספר שדה. אני מכיר את כל מה שקרה בשנים האחרונות. אני ברגשות מעורבים, כי עבר תהליך מאוד ארוך של להגיע להסכם עם כולם,

כשמצד שני יש את עבודת השיקום שנדרשת אצלנו שהיא מאוד גדולה, אנחנו צריכים להפשיל שרוולים ולהתחיל לעבוד. חשוב לי להודות לשותפים. אם ההסכם לא יאושר המקום יקרוס. אנחנו פתחנו שנת לימודים עם תלמידים, עם מכינה קדם צבאית, עם בית ספר שדה שמגיעים אליו תלמידים. בלי ההסכם הזה המקום יקרוס. הילדים האוטיסטים והילדים בעלי הצרכים המיוחדים שייכים לכל המגזרים.

מלא ערבים ודרוזים. אי אפשר להעביר את כל החבילה הזאת כשאתה שולח לגן ילדים עם חצי משאב, כשאתה מעמיד ילד שזקוק לכיסא גלגלים על גלגל אחד. אתה צריך להיות איש בעניין הזה, לתת את המענה לעניין. אני לא מעביר את משרד החינוך, אני לא מעביר את משרד האוצר בגלל הסיבה הזאת.

מביא להצבעה את הנושא הזה של אישור השקעת המדינה בחברת שדה בוקר בנגב בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות. יש לכם טעות במכתב לגבי הסכום? בפנייה שהוגשה לוועדת הכספים הייתה טעות קטנה בסכום. נרשם שסכום ההשקעה הוא 34 מיליון וחצי,

סכום ההשקעה בפועל הוא 36.8 מיליון. זה בעקבות כל מיני התאמות שנעשו בתכנית ההבראה. אני מבינה שההסכם לא חתום. הוא לא נחתם לפני שיש אישור ועדה. אני מזמין את כל הנכבדים פה לבוא ולבקר כדי להבין על מה מדובר. אני לא שופט אף אחד פה מהגנים, אני פשוט לא רוצה לראות לפני החגים 170 עובדים בלי פרנסה. זה המצב. הכל מוכן. העובדים מוכנים לכל תכנית כדי להציל את המקום. אישור השקעת המדינה בחברת מדרשת שדה בוקר בהתאם לסעיף 10 לחוק החברות הממשלתיות. הסכום הוא 36 מיליון 804. מי בעד אישור השקעת המדינה הזאת, מי נגד, מי נמנע? הצבעה בעד, רוב נגד, 1 נמנעים, 1 אושר. השקעת המדינה בחברת שדה בוקר אושרה. הישיבה ננעלה בשעה